אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הטבות מס ליישובים), התש"ף-2020,